אני מחדש את

בנושא: סיוע מידי לנזקי השריפות ברחבי הארץ של מספר חברי כנסת, תיכף אני אומר. חברי הכנסת אורנה ברביבאי, אופיר כץ, היבה יזבק, משה ארבל, אופיר סופר, יוליה מלינובסקי קונין. אני מקדם בברכה את ראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט,

וידידנו משכבר הימים. הוא מכיר את הכנסת על בוריה. הכנסת קצת השתנתה, רונן. היא לא בדיוק אותו דבר כמו שהייתה פעם. אנחנו מקדמים אותך בברכה על העבודה שאתה עושה שם בנוף הגליל. מה שקרה, הייתה שם, כמו במקומות נוספים, שריפה קשה שפגעה בבתים רבים. חברי הכנסת העלו את הנושא הזה במליאת הכנסת, והנשיאות החליטה להעביר את זה לדיון בוועדת הכספים. אני שמח על כך בגלל שאני התלבטתי בעניין. אני שומע שהממשלה מעורבת בנושא הזה. אנחנו נעמוד לימינכם להשתדל לסייע בכל מה שנלווה לפתרונות. אנחנו כבר מתמחים בעניין הזה בכמה מקומות. היה לנו בקיבוץ הראל ובמבוא מודיעין, גם הייתה החלטה אנחנו נמצאים בבעיה. שגית, אנחנו דיברנו אז לעשות חוק. היה גם בחיפה. כן, אני לא מדבר על מה שהיה בחיפה. אנחנו מדברים על חקיקת חוק במקום שאין ביטוח, במקום שזה לא נפגעי פעולות איבה וזה לא רעידת אדמה או דברים מהסוג הזה. אנחנו מדברים על חקיקת חוק בעניין הזה. אדוני ראש העיר, אני מציע שלפני שאתה תתייחס לעניין, אני רוצה לתת לחברי הכנסת שהציעו את ההצעות. אופיר כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ברוך הבא, אדוני ראש העיר, גם גדלקין, ברוכים הבאים. את ההצעה לסדר אני הגשתי ביחד עם חברי כנסת

בעקבות אסון הטבע העצום שכולנו ראינו בסוף השבוע שעבר, שבו

שריפה עם נזק עצום. אני נסעתי מיד לנוף הגליל ועשיתי סיור ביחד עם ראש העיר. היינו ביחד עם חבר הכנסת אופיר סופר, חבר הכנסת משה ארבל. ראינו שם את התוצאה הקשה הזאת של השריפה שהתחוללה, הרסה גם מבנים שבבעלות העירייה, גם יערות שלמים נשרפו. בתים היינו באיזשהו שטח שם, שאפילו שיש אזור חיץ שאמור לשמור בין היער לבתים, מרוב שהרוח הייתה כל כך חזקה, אזור החיץ לא עזר. זה אזור חיץ של כמה מטרים, ובגלל הרוח האש הגיעה לבתים. היה קשה לראות את זה. דיברנו שם עם התושבים, תושבים שברגע אחד איבדו את הכול, תושבים שעד עכשיו אין להם לאן לחזור. 6,000 אנשים פונו במהלך השריפות שהתחוללו שם. הייתה שם עבודה מאומצת.

אני רוצה להודות לכוחות הביטחון שעבדו שם סביב השעון, גם למשטרה שניהלה את האירוע,

לכבאים שלנו, שליוו את האנשים, כיבו את השריפות. בנס גדול אנחנו מדברים רק על אבדות של רכוש ולא בנפש. בנוסף, אני רוצה להודות ולברך גם על העשייה של ראש העיר. אני יודע שמיום שישי כשזה התחיל הוא לא עצם עין שלושה ימים. הוא עם התושבים כל הזמן מלווה אותם באופן אישי, מדבר אתם. היה צריך לאכסן את כל האנשים, מי שאין לו קרובי המשפחה. בתי המלון סגורים בגלל הקורונה. הוא ניהל עם הצוות שלו את האירוע, פתח את בתי המלון, הלך למכולות בנוף הגליל, לקח משם ציוד ואוכל והביא לתושבים בעצמו. רונן, אני רוצה להגיד לך שאפו על מה שעשית למען התושבים שלך, זה לא מובן מאליו שהיית מעורב בזה באופן אישי. בשיחות שראינו עם התושבים, הם דיברו אתך על אתמול שהיית, ועל שלשום שהיית, ועל ההנחיות. יישר כוח גדול. אני מברך את ההחלטה של ראש הממשלה להעביר לעיר 25 מיליון שקלים לטפל בתוצאות של האירוע הקשה הזה. אני ביקשתי את ההצעה לסדר כדי להעלות אותה לסדר היום הציבורי כי זה לא פתח מהדורות. אולי אם זה היה במקום אחר בארץ, קצת יותר מרכז, זה היה פותח מהדורות, אבל זה לא המצב. דבר שני, אנחנו רוצים לוודא שהוא לא יתחיל לרדוף עכשיו אחרי משרדי הממשלה, ואנחנו פה לעזור לו כדי לראות שהוא מקבל את הסכום הזה מכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, ושזה לא משהו שייקח זמן כי צריך לשקם את ההרס הרב שנעשה, וצריך לתת לאנשים לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. דבר נוסף ואחרון, שהוא סופר חשוב. לצערי, יש שם אנשים שהבית שלהם נשרף. יש מספר אנשים שהבית שלהם נשרף ואין להם ביטוח.

שאין להם ביטוח על התכולה,

- - או שאין ביטוח בכלל, על שני הדברים. זאת אומרת, לאנשים האלה אין לאן לחזור. אין להם בית יותר,

יש לכך שני מסלולים שאני רוצה שנקדם אותם: המסלול הראשון,